אני מציע,

כפרספקטיבה, ללוות את העבודה של הועדה הזו, כדי לגזור אחורה מה אפשר לעשות ליתומים הצעירים של היום, שלא יגיעו לאותם מצבי סיכום שהציגו. אני חייב להודות שהיה לי למידת עמיתים עם עמותת "חמניות" ועם הדר. אני רוצה להודות לך על כל המאמצים שלך בתחום הזה. תודה רבה.

אני שוב אומר, הצעד של שר הביטחון הוא צעד מאוד מבורך. ועם זאת, יש אחים ואחיות שכולים שלא רק שמשרד הביטחון לא רואה אותם, לא מכיר בהם, לא מטפל בהם - הוא עוד מעז לחסוך על גבם כסף, כשהוא לא מספר להם, כי הם לא זכאים לקבל דואר. אגב, אם מישהו תהה, הם לא זכאים לקבל דואר. אז יש להם זכויות בחוק, אף אחד לא מספר להם, וכך הם חוסכים על גבם כסף. אבל כמו שאמרתי, זה דיון אחר, זה יהיה עוד צעד מבורך. שר הביטחון יכול לעשות בנושא הזה, במיוחד שמדובר על קטינים, ומדינה ששולחת את החיילים שלה למבצעים, ויש להם אחים קטנים בבית. מדברים על אלמנות, מדברים על יתומים. אף אחד לא מדבר על האחים שצריכים להחזיק על הכתפיים שלהם הרבה מאוד פעמים את ההורים. ורק כשהם גדלים והופכים להיות בוגרים, מתחילים להבין שקרה להם איזשהו משהו. כלומר, הנזק פה הוא נזק כפול מבחינת הטיפול הרגשי. תודה רבה. בבקשה, מועצת התלמידים. דיברתם על כל הנושאים המרכזיים. אני כן עוד איזושהי נקודה. אם אמרנו שבבית הספר לא יודעים. הם לא יודעים שיש ילד יתום אז אין גם את התמיכה דיברנו קודם על יועצות בבית הספר. יש בבית ספר יותר מיועצות. יש בבית הספר פסיכולוגים, אבל אנחנו לא מגיעים אליהם.

כי לא מספרים לנו. אם התייתמתי בגיל 14. אם אני לא הייתי הולכת ליועצת בית הספר ושואלת מה אפשר לעשות אם אימא שלי לא הייתה באה מתוך המערכת, אני לא הייתי יודעת שיש בבית-הספר פסיכולוג שאפשר לדבר איתו. פסיכולוג באופן פרטי יכול לעלות גם עשרות אלפי שקלים. אם המערכת בבית הספר לא תיתן את התמיכה הזאת

גוף שמוסמך לטפל בזה בתוך בית הספר, אם לא נקבל את התמיכה, זה משהו שמאוד חבל. הבעת חוסר האונים כשאתה מדבר עם הורה, לפעמים הוא בא עם כל כך חוסר אונים, כי הוא לא יודע לטפל בזה. יועצות דיברנו, וכמובן, פסיכולוגים. אבל להכשיר את המורים המחנכים. להכשיר את הצוות החינוכי שלא יודע איך לטפל, לא יודע איך להתמודד עם הסיטואציה. לא יודע איך להגיב לך כשאתה מספר משהו כזה, זה רגעי משבר כל כך קשים שתלמיד חווה בבית ספר, כשבא מורה ולא יודע איך להגיב. אז המורה תחושת אונים, ואתה בתחושת חוסר אונים כשאין לך תמיכה בבית הספר,

ולא תמיד בבית, גם עד כמה שהתמיכה יכולה להיות רחבה בבית, לא תמיד גם בבית יודעים איך לטפל בסיטואציה, והתמיכה הזאת חייבת לבוא מכל הגופים. אני אגיד במשפט. אתמול בבית-הספר הביאו לנו להרצאה את זיו שילון. הוא סיפר את סיפור חייו, והמשפט שהכי תפס אותי בדברים שלו, שהכי התחברתי אליו מנקודת הסיפור שלי כשאתה מגיע לאיזשהו שלב בחיים שלך שאתה יכול ליפול בנפילה קלה, והנפילה תמוטט אותך, והיא כול כך מזמינה לרדת אליה, אתה יכול גם לבחור לחיות את החיים שלך למרות הקושי. אם אתם, כל גופי הממשלה, מי שפה לעזור לנו. לא יעזור לנו לחיות למרות הקושי, אנחנו לא נצליח, כי הנפילה הזאת חדה מאוד.

פשוט צודקת בכל מילה. העניין המצחיק זה שלפתור את נושא ההכשרות זה כל כך פשוט, זה לא רק להכשיר את המורים הקיימים. פשוט להכניס את זה לתוכנית הלימודים. כשאדם לומד להיות מורה או מורה, זה כול כך פשוט. צריך ליידע אותם. יש כאלה גם לא יודעים. התשובות והיחס של המורים כלפי היתמות והאובדן היא על הפנים. אני יכולה להגיד סתם דיברתי עם איזו מורה, היה לנו נפגש סוף שנה. סיפרתי לה שיש לי אח בן שלוש, זה היה כשהייתי בכיתה ו',

אז היא אמרה,

אז את עוזרת לאימא עם אח שלך הקטן. ואז אמרתי לה לא, אימא שלי נפטרה. היא עצרה את כל הכיתה, הרימה אותי, לקחה אותי החוצה. דיברה איתי אני כל כך מצטערת שהעליתי את זה ומול כולם. לא התכוונתי לפגוע בך. ואני כאילו עומדת שם לא פגעת בי. נטו, שאלת אותי אם אני עוזרת לאימא שלי. כאילו, לא יכולת לדעת. זה בדיוק הבעיה שהיא לא יודעת. לא יודעים. מישהו לא מעביר את מרוץ השליחים הזה מאחד לשני. אני שוב חוזרת, זה כל מה שנוגע לילדי ישראל. היום אנחנו מדברים על יתמות. זה חוזר על עצמו בכל הדיונים של כל ועדה בכל הנושאים. אין שום קשר בין משרדי הממשלה. אין גורם מתכלל, ופה הדברים נתקעים. זה חוזר על עצמו בכל דיון. אני רק אוסיף שבתחילת השנה הזאת בגלל בנות השרות אנחנו בנינו תוכנית להכשרה של שפח"יות ופדגוגיות מיוחדת לילדים יתומים. פעם ראשונה במדינת ישראל, חמישה ימים שלמים של לימודים והכשרה בנושאים האלה בלבד, אבל איך להעצים, איך לחזק. כשאנחנו מדברים על גורם מתכלל, אנחנו מדברים לא רק על לפתור בעיות, אלא גם על העצמה. אנחנו מדינה שרוצה גם להתקדם. אנחנו רוצים להעצים את הילדים. כשמדברים על מערכת הוליסטית, מדברים על מערכת שמלווה את הילד מהיום שבו הוא נולד, ועד גיל 18 על כל גווניו והדברים שהוא זקוק להם גם לחיוב, גם ברמה החיובית. מדינת ישראל נכון להיום לא יודעת לייצר את הדבר הזה. שוב אני אומרת,

בעידן הטכנולוגי זה כל כך קל. עוד מדינה שכול כך מתהדרת במילה סטארט-אפ ניישן, רק שהמושג הזה לא מגיע לאזרח.

לא מגיע לאזרח בשום מובן,

גם לא שום דבר. אז בפעם הבאה שמישהו אומר סטארט-אפ ניישן, שיחשוב פעמיים, כי אני יכולה להודיע לכם שאנחנו לא סטארט-אפ ניישן. זה איזשהו מושג כלכלי כלשהו שישנו את המושג. ניישן, זה לא. ניישן - אומר המדינה, זה אומר אזרחיה, וברגע שהמדינה ואזרחיה לא מקבלים מזה בנפיט,

תקראו לזה שם כלכלי כלשהו של איזו שהיא קידמה של הייטק. לאזרחים זה לא מגיע,

המושג הזה הוא שגוי באיך שבכלל קוראים לו. אני רוצה לעבור למוסד לביטוח לאומי, המוסד שרלבנטי מאוד לדיון הזה. בבקשה. אני ממונה בכירה באגף לאזרח ותיק ושאירים במוסד לביטוח לאומי. אני אחזור על הנתון של כמה קיצבאות אנחנו משלמים. אנחנו משלמים ל-34,161 יתומים. אנחנו עורכים יזומים מדי שנה. מעל גיל 18. מאוד קשה לאדם שנמצא בזום לשמוע כאן את השיח. הנתון הזה, זה נתון שיש לכם של כול יתומי ישראל, עד גיל 21, זו פעם אחת. אני צודקת? זה כל יתומי ישראל עד גיל 24. אנחנו משלמים גם לחיילים וחיילות עד גיל 24. למעשה, זה מגיל אפס עד גיל 24. לא כולל את יתומי משרד הביטחון ואיבה. מתוכם יש לנו 967 יתומים שהם יתומים משני הורים. אנחנו עשינו שיתופי פעולה עם משרד הרווחה. כמובן שעם משרד החינוך וצה"ל, אנחנו מקבלים מידע על לימודים, ומשלמים תוספת של דמי מחיה, ותוספת שמשתלמת מעל 8 שנות לימוד. יש לנו 7,984 יתומים שמקבלים דמי מחיה, זה התוספת. כמובן, אנחנו נשמח לשיתופי פעולה נוספים כדי להיטיב עם אלמנים, אלמנות ויתומים כמובן. מה הקריטריון של דמי מחיה? דמי מחיה יש תנאי של הכנסות של האלמן או האלמנה. המודד שלנו 6,014 כפול 2. יש גם דמי מחייה יחסיים. התוספת היא 579 שקלים לכל ילד לחודש. זה במסגרת הבטחת הכנסה לא?

זה במסגרת דמי מחיה. הבטחת הכנסה, אנחנו משלמים לילדים שנקראו בעבר נטושים, וילדים ללא הורה. אנחנו מגיעים עד ל-2,059 שקלים לחודש. איך אתם יודעים שילד הפך להיות יתום, מאיפה זה מתחיל? פונים אלינו. בדרך כלל הילדים האלה פונים אלינו. קודם כל, הם מגיעים אלינו באמצעות הרווחה, משרד הפנים, אנחנו יודעים שהילדים נשארו יתומים, ואנחנו פונים אליהם ויוזמים. דיברת על נתון 34,000 ילדים יתומים בישראל ללא נפגעי פעולות איבה וכוחות הביטחון. אני עושה שיקוף. כמה מתוך ה-34,000 ילדים, מקבלים או ממצים את זכויותיהם?

האם יש איזושהי פנייה יזומה מהביטוח הלאומי שפונה אל אותו קטין, שפונה אל אותו יתום, כמו שעושים עם זקנים, בעלי זכאויות,

האם יש איזשהו משהו שאתם פועלים כדי לבדוק כמה מתוך ה-34,000 ממצים את הזכויות שלהם. יודעים וממצים. האם יכול להיות שיש - - - שלא מקבלים?

אתם לא יוזמים פנייה ברגע שאתם מקבלים, אז זאת בדיוק השאלה. ילד הפך להיות יתום. יש לו שני הורים רשומים במשרד הפנים, אחד מהם נפטר. הביטוח הלאומי מקבל על זה התראה שאומרת יש כאן ילד שהפך להיות יתום.

יש פה גם אלמן או אלמנה. אנחנו יוזמים לאלמן או לאלמנה, וכמובן, לתוספת עבור הילדים. אתם יוזמים פנייה? אנחנו שולחים טופס תביעה לכתובת האלמן או האלמנה. ויש 12 חודשים לתביעה. ואם תוך 12 חודשים לא תבעת. ואם אחרי 14 חודשים תקבל רטרו-אקטיבי רק ל-12 חודשים אחורנית. זה מתחיל בזה. השאלה שלנו קודם כול, האם המוסד לביטוח לאומי יודע להגיע לכולם, ולהגיד להם יש לכם את הזכויות הללו? הוא צריך לדעת את זה, בגלל שבאופן אוטומטי - - - דמי מחיה לא. גם לא דמי מחיה, וגם לא קצבת שאירים. קצבת שאירים לא מגיע לכולם. בגלל זה צריך מעמד ליתומים, אגב. נדבר על זה אחר-כך. כלומר, אם הדואר חוזר, אתם לא שולחים שוב. אנחנו שולחים מדי שנה. אני שאלתי שאלה. כמה מתוך 34,000 - - - 34,000 זה אלה שאנחנו משלמים. כנראה שיש כאלה שאנחנו לא מגיעים אליהם. אבל מתוך כל היתומים שמגיעים, אנחנו 34,161 היום משלמים קצבאות. כלומר, יש הרבה יותר - - - מדינת ישראל לא יודעת. בגלל מה שאמרת מיכל - בגלל שאין מעמד והכרה במעמד היתומים והאלמנות הצעירים, אז מדינת ישראל לא באמת יודעת כמה יש לה. היא לא יכולה לדעת. למשל, אני אתן לך דוגמה ילדים יתומים - - - לא. אבל אם הביטוח הלאומי מקושר למשרד הפנים, והם יודעים שיש הורה שנפטר, אז יש להם רישום מדויק. בוא נספר סיפור אמיתי של אלמנה שהייתה נשואה למישהו שלא היה תושב הארץ והוא נפטר. הילדים לא זכאים.

ומדינת ישראל לא יודעת שהם קיימים, והם לא מקבלים שקל. יש כמה מאות כאלה. זה מקרה פרטני. הייתה רשומה כנשואה, לא הייתה רשומה כנשואה. אנחנו מאבדים את הדיוק. יש הרבה שנופלים בין הכיסאות. אנחנו עוד לפני בין הכיסאות, אנחנו בוחנים את הכיסאות עצמם, עוד אין כיסאות זו בעיה. כי קודם כול הבעיה. אנחנו רוצים לדעת איך באמת המדינה יודעת מתי היא מקבלת את האירוע לטיפולה. כי אם נרצה להעמיס על זה דברים, ולהוסיף על זה דברים, ולתת את המעמד והכול, אנחנו צריכים להתבסס על המערכות הקיימות. היום המערכות מטפלות בזה, כל אחד בתחום שלו. אין סינכרון וכו'. לא כדאי כרגע להיכנס לבעיות של תושב חו"ל והכול, צריך להגיע אליהם, נגיע לזה. אבל קודם כל בואו נטפל בבייסיק, זה יותר חשוב. אלמנה או אלמן צריכים להגיש תביעה. אם הם לא מגישים תביעה, האם יש איזשהו נוהל טיפול אוטומטי? התשובה היא לא. השתיקה היא לא. אנחנו יוזמים תביעות, אין נוהל אישור תביעה. אנחנו יוזמים תביעות, ואנחנו מצפים שימלאו את טופס התביעה עם כל הנתונים ויגיעו אלינו. אבל יש לכם את הנתונים. אנחנו מקבלים מידע ממשרד הפנים, ובעקבות המידע הזה, אנחנו מיד שולחים תביעות. איזה נתונים אתם צריכים? ביטוח לאומי מקבל את הנתונים מהמדינה. אתם לא צריכים את הגובה והמשקל של בן-אדם שנפטר. אנחנו לא יודעים, יש לנו בעיה של ידועים בציבור.

אנחנו לא יודעים אם חיו בנפרד. יכולים להיות נשואים ולא לחיות ביחד, והם לא יהיו זכאים. אנחנו לא יכולים לאשר תביעות באופן נפרד. גם אם מדובר על אנשים, למשל, שלא התחתנו. הם החליטו שהם לא מתחתנים, היפותטית, מן הסתם יש רבים כאלה. אבל לאותו נפטר יודעים שיש ילדים, זה לא משנה אם הוא התחתן עם האמא שלו או לא.

פלוני אלמוני, רשום כאבא לשלושה ילדים. למה זה חשוב אם ההורים שלו התחתנו או לא התחתנו הידועים בציבור מה זה קשור להורים שלו, אנחנו מדברים על הילד. אנחנו בדיון על יתומים איפה היתום בסיפור הזה. רציתי לדעת למי אנחנו משלמים את הקיצבה,

אנחנו יוזמים לאותו אלמן ואלמנה, אנחנו בודקים בשני מישורים. את התוספת עבור הילדים, את הזכאות של הילדים, ואם האלמן או האלמנה עונים באמת על הגדרת אלמן. זה לא מדויק, בגלל שהילד ממילא מקבל. אם הם לא ידועים בציבור, ההורים של הילד לא התחתנו אף פעם. הילדים יקבלו את הקיצבה. אבל אנחנו צריכים אלמן או אלמנה שיקבלו את הקיצבה עבורם, או לדעת מי מחזיק את הילדים. האם אתם יודעים שיש ילד שהתייתם מאבא שלו. האבא מעולם לא התחתן, מין הסתם יש לילד אימא. החליטו שהם לא מתחתנים, שהם בהורות משותפת, לא יודעת מה. ואתם מבינים את זה, כי אתם מקבלים את הפרטים. אתם רואים אין תעודת רישום. אתם יודעים שלאדם שנפטר יש ילד יודעים מי האימא שלו הרי, משרד הפנים הרי יודע מי האימא שלו. האם יש פנייה יזומה שלכם להורה הנותר של הילד, בלי לקשר אם הוא כן התחתן,

כן ידוע בציבור. בהחלט. אנחנו פונים להורה שנשאר בחיים, ואנחנו ממצים זכויות עבור הילדים. פנייה יזומה. פנייה יזומה.

תעשו הפרדה בין בעיה ביורוקרטית של טופסיאדה במדינת ישראל שלא יודע למה אנחנו עדיין שם זאת בעיה אחרת בדיון אחר בכלל, גם לא בטוח שבוועדה הזאת. לבין העובדה שיש ילד שהתייתם, וכן מקבל פנייה יזומה מהביטוח הלאומי. זה שצריך למלא טפסים, לא ברור לי כל כך איזה טפסים צריך. המדינה הרי יודעת את הפרטים האלה, זה סוג של שאלת קיטבג. אבל הם עדיין יוזמים פנייה, זה מה שחשוב לדעת. הפנייה נעשית כן באופן אוטומטי לפי מה שנאמר. אנשים שלא חוזרים אליכם, שיכול להיות שיש להם בעיה של מיצוי. יש אוכלוסיות עם בעיה של מיצוי זכויות, אנחנו יודעים את זה. אנשים שאולי לא יודעים קרוא וכתוב, לא יודעים את השפה, עולים חדשים. בעומס רגשי. בעומס רגשי. אבל באמת, אנחנו רואים כאן בוועדות של הכנסת, עניין של שפה הוא כול כך משמעותי. יש אנשים עם מגבלה של שפה בארץ, או שהם כן ברוסית, או באמהרית. השאלה אם אתם פועלים באופן יזום, פרואקטיבי במקרה של איזשהו חסר במיצוי זכויות. בטח יש לכם דואר חוזר, או אנשים ששלחתם להם ולא הגישו. בואי ננסח את השאלה אחר-כך, כי אני ארצה על זה תשובה גם בדיון המשך. אני מוסיפה על השאלה. כמה פניות בשנה אתם מקבלים של אנשים שחרגו מ-12 חודשים, ומבקשים למצות את הזכויות שלהם? אני מבקשת לבדוק את הנתון הזה, ולחזור לוועדה הזו עם תשובה בשבוע הקרוב, כי זה לא אמור להיות קשה במיוחד לברר את הנתון הזה, היום הכול ממוחשב, ולפי זה נדע איך לפעול, אולי צריך להרחיב את זה ל-16 חודשים, ל-14 חודשים. שלחתם ולא קיבלתם תשובה בחזרה. כאלה שפנו לאחר 12 חודשים. בעצם כמה נופלים בגלל ביורוקרטיה, בגלל טופסיאדה? יש דבר אחד שאני לא מבין. יש כל מיני סוגי תמיכה - זה אתה צריך לבקש. זה אתה צריך לא לבקש. אבל יש דברים בסיסיים שברגע שקיימים יתומים מגיל 0 עד גיל 18 או 21, הם אמורים לקבל משהו. האם יכול להיות מצב שיש יתומים כאלה, או אלמנות כאלה שלא קרה כלום. לא משנה, האימא בהלם. הילדים לא ידעו, לא טיפלו, היו עסוקים בכאבם,

אם יכול להיות מצב שבו במחשב שלכם הופיע מישהו שהוא אמור להיות יתום, אבל הוא לא מטופל בכלום קיים דבר כזה? יכול להיות. אני חושבת שהם מעטים, אבל יכול להיות. אני מבקשת לייצר את הנתונים האלה ולשלוח אלינו לוועדה. שהביטוח הלאומי יתחיל ליזום גם מעצמו. אני חושבת שפה גם יש את העניין הזה של שיתופי פעולה.

אם אנחנו נקבל מלשכות הרווחה בשכונות, בערים, איזשהו מידע על יתומים שלא הגיע אלינו, שלא הגיעו, יכול להיות שנשארו יתומים משני הורים, או אב אחד שלא נמצא בתמונה. זאת אומרת, מישהו שלא נמצא מבני הזוג בתמונה, ואין מי שמטפל בילדים.

נקבל נתונים כאלה וניזום את התביעות האלה למי שנשאר ומטפל בהם. פה, עניין שיתוף הפעולה יכול מאוד לעזור. התפקיד שלה - מנהלת זיקנה ושאירים.

היא מטפלת במיליון וחצי זקנים, ועוד 30,000 ילדים יתומים. צריך היה יחידה נפרדת בביטוח לאומי שמתעסקת ביתומים.

אני מסכימה איתכם. באופן כללי, זה חוזר לאותו מקום. ילדים בישראל בין אם הם יתומים או לא אין אימא ואבא בישראל. אני אחזור שוב על המשפט.

אני מנהלת שרות האומנה במשרד הרווחה. אני רוצה לדבר על חמישה תחומים שמשרד הרווחה משקיע בהם בהקשר של יתומים. לאחרונה, חלק ממדיניות המשרד במיצוי זכויות, הוקם צוות בתוך אתר המשרד ידאג להכנסת מידע לגבי מיצוי זכויות, וגם את הנושא של זכויות של יתומים יכניסו לשם.

במשרד ועדת סיוע ליתומים מכספי עיזבונות שיכולים לפנות לוועדה הזאת משפחות שחיות בקהילה, ופניות לגבי ילדים שנמצאים בפנימיות או באומנה, או במסגרות אחרות. הכסף נגמר במרץ, והולך כמעט כולו לפנימיות.... דבר נוסף שהמשרד עושה, מי שזכאי לקבל את קצבת השאירים, הוא מי שנושא באחזקתו של הילד. המשרד יחד עם הביטוח הלאומי והאפוטרופוס הכללי, הקים קרן שהילדים שנמצאים בפנימיות ובאומנה, קצבת השאירים לא הולכת לתקציב המשרד, אלא נחסכת להם. וכשהם מגיעים לבגרות הם מקבלים את החיסכון בחזרה. זה סיוע מאוד רציני. כשהם בני 18, זה נושא לימודים, הקמת משפחה, שכירת דיור וכו'. בכל מקרה, לגבי הילדים שנמצאים באומנה או בפנימיות, כל ילד נבנית לו תוכנית שמתאימה לו. לשאלת הקשר למשרד יש קשר עם עיבור מחשבים בין המשרד למרשם האוכלוסין. אנחנו יכולים לדעת כאשר יש מישהו שהוא כבר נמצא במסגרות, ולדעת שהוא אכן יתום, גם אם הוא לא בחר לדבר על זה. מה קורה למישהו שהוא לא באומנה, ולא בפנימייה,

גם לו בונים תיק איך לטפל בו? הוא גדל אצל ההורה שלו, והוא חי בקהילה, והוא יכול לפנות לשירותי הרווחה ולבקש שם את הסיוע. הוא צריך לפנות. הוא צריך לבקש .... אני רוצה לבקש מאילן שידבר על התוכנית המאוד מיוחדת שיש במשרד בנוגע לטיפול במשפחות של אובדן ושכול.

אילן, אני כבר מפנה אליך שאלה.

אני מוסיף עוד כמה אחוזים לאחוזים שהדר מנתה. אנחנו מטפלים במשפחות שנפגעו מתאונות דרכים, רצח והתאבדות בכל המשפחה. בכלל זה, גם בילדים היתומים. רק אשים בסוגריים. מדברים על משפחות צעירות הרבה פעמים שיש בהם אחים, גם במשפחות האלה יש אחים לא רק ליתומי צה"ל, ושווה גם להתייחס אליהם באחד הדיונים. הנוהל הוא שאנחנו פונים אל המשפחות האלה. עובדת סוציאלית מגיעה אליהם הביתה ובונה תוכנית טיפולית, לצערי, רק לשנתיים. אני יכול לדבר על זה הרבה.

לכל יתום ויתום? לתחומים האלה התאבדות, תאונת דרכים ורצח. הוזכרו פה בעבר 100 משפחות בחברה הערבית. אנחנו מגיעים אליהם בשפה הנכונה. אתם מגיעים אליהם לבד אוטומטית, או שהם צריכים לפנות. במקרים של רצח, אנחנו מגיעים למשפחות באופן יזום. יוצרים קשר, שיתוף פעולה עם המשטרה, איך להגיע למשפחה, ומגיעים למשפחה עצמה באופן יזום. איפה אתה רואה מהמקום שלך, מקום לשפר ולייעל את המערכת

מיכל, הוא מרוכז באחוז מסוים תחת הכותרות הללו. מה שהוא צריך, זה גם הרבה מאוד פעמים מה שאחרים צריכים. מה הוא צריך כדי להצליח בעבודה שלו.

זאת שאלה שאני מפנה באופן כללי למשרדי הממשלה. מה אתם צריכים מאיתנו כדי שאנחנו נעזור לכם להצליח? הם חשופים לזה, הם רואים מה חסר להם. קודם כל, אני חושב שמה שאנחנו עדים לו, זה למודעות הולכת וגוברת לשכול האזרחי, שכול שהיה נחבא אל הכלים אנשים פשוט היו מאחורי סוגים אחרים של שכול שבהם אפשר היה להכיר, וקמים וצועקים את צעקתם, ולאט לאט מקבלים מענים. אנחנו רואים את החסרים, הם היו גם קיימים פעם, ולא הגיעו לשולחנות האלה. קורה פה איזשהו תהליך שבעיניי הוא טוב. מה שחסר הוא במקרים כאלה איזשהו תכלול של הנושא. יש פה נושא שכולנו ראינו הרבה מאוד משרדי ממשלה,

אבל אף אחד לא לוקח על זה אחריות מלאה, ומישהו צריך להחליט מי מרכז את זה הן מבחינת נתונים, והן מבחינת תכלול המענים עצמם של מה עושים, ולמי פונים וכו'. יש פה משאבים שצריך להשקיע בנושא הזה. אף אחד לא יתאים גוף כזה, או ועדה כזאת שתעשה מיפוי. היו פה פניות למשרד הרווחה, בלי שיושקעו בזה משאבים מתאימים. אגיד לך מה. כשחבר כנסת מגיש הצעת חוק שהיא טיפה תקציבית - משרד האוצר מיד קופץ וצועק. מה פתאום, זה המון כסף. אני מציעה, אני גם מציעה לחבריי להצטרף אליי להצעת החוק הזאת. בואו נשים את הקיצבה שמקבלים, פשוט נעלה את המחירים שהמדינה תבין,

שהאוצר יתחיל לצעוק,

יתחילו לצעוק כשזה יהיה 20 אלף שקלים לחודש עבור כל אלמן, אלמנה ויתום ויתומה. המדינה תתחיל לצעוק - מה פתאום, זה מאוד יקר. אז באים ואומרים, או שאתם משקיעים את הכסף הזה אתם בחלוקת משאבים. או שאנחנו, חבר הכנסת אשר, פשוט נבוא עם השוט, ואנחנו פשוט נטיל את זה עליכם, אחת מהשתיים. השאלה היא אצל מי השוט יותר חזק משרד האוצר או משרד אחר זו השאלה. פה נבחן את זה אח-כך.

האם חשבתם, משרד הרווחה שבעצם אם יהיה גורם מתכלל, לדעתי, זה צריך להיות אתם. - - - האלמנים והאלמנות מי מייצג את ה-12,000.

אני מכיר את זה שמשפחות לא אוהבות לפתוח תיק סוציאלי וכו'. ובצדק. ולכן הם מתחת לרדאר. מאחר והייתי ראש עיר, אני גם מכיר את זה ממש. לא פעם הייתי משכנע משפחות שזה לא כתם לחיים ולא שום דבר. אגב, גם פה יש אפשרות לעשות את זה בכל מיני דרגות. אפשר לקרוא לזה תיק סוציאלי, אפשר לקרוא לזה סתם. אבל אני שואל שאלה, מה יקרה אם יהיה סיסטם, בסיסטם שלכם כל רשות מקומית שדרכם אתם מפעילים את העובדים הסוציאליים, יהיו חייבים במקרה של אובדן ושכול שיש ילדים - - - אובדן מגן, יתמות בלבד. למה שכול? למה שכול? אף ילד לא מפרנס את ההורים שלו - - - אתה לא חבר כנסת, אתה לא יכול להתפרץ לדברים שלו. דיברו פה על שכול.

אל תיקח אותי לפינה. טעות.

אתם דיברתם פה בעצם על רציחות,

דברים מהסוג הזה, שזו בעצם החובה שלכם ליידע, וגם פה אתם מחכים שיבואו או לא יבואו,

אתם מנסים ליזום. אני שואל שאלה,

יכול להיות שמפה יכול להתחיל הכול. ברגע שיש יתמות אזרחית, נקרא לזה כך, חייב מטעם הרשות ביקור של עובד סוציאלי, או איש של הרווחה שבא ומסביר להם את הזכויות שלהם. פותח להם איזשהו תיק. הם ינעלו את הדלת - - - אני לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. גליק. אני בא ואומר, זה לא חייב להיות תיק סוציאלי שמגיע הפוך, ברגע שזה הופך להיות נורמה, זה אומר כולם, גם לעשיר ההוא מסביון הגיעו אליו הביתה. רק אותה אחת הגיעה וראתה שלא צריך לעזור לו, כי הוא מסודר מפה ועד אמריקה, ורק צריך לעזור לילד בפסיכולוגיה, או בשיעורי עזר,

בנפשי, או רכיבה טיפולית. מפה אפשר להתחיל את הרישום. זאת אומרת, הביטוח הלאומי מצד אחד. אתם דרך הרשויות מצד שני. רק שלא ישכחו ליידע את משרד החינוך... אז מגיע עוד זרוע שאותה עובדת סוציאלית, או אפילו יש הרבה שמות עובדות ברווחה, אני כבר שכחתי, כבר הרבה שנים לא ראש עיר, ולא חתמתי הרבה זמן על טופס קבלת עובד. עובדות שלא צריך פה את הטיפול של עובד סוציאלי במובן המלא שלו. אבל קודם כל, יש זיהוי, מכירים את המשפחה. אחת לשנה בודקים לראות האם הם מיצו את זכויותיהם, עשו משהו או לא על זה נוכל לבנות. תקשיבי, האויב של הטוב הוא הטוב ביותר. את רוצה להגיע לטוב ביותר כנראה לא מגיעה. אבל בואו נתחיל קודם כל לבנה אחרי לבנה. הכול עניין של תקציב. משרד הרווחה, מיועד לטפל במשפחות שעברו משברים שונים.

אבל אתה מחכה שהם יבואו אליך, והם לא יבואו אליך. אנחנו נשמח לנוהל כזה בדיוק כמו שיש אצלנו, צריך רק להשקיע משאבים מתאימים. ואז לא אהיה זכאית בגלל שאני לא עומדת בקריטריונים של משרד הרווחה.

לא קשור. עצם היתמות תפתח איזושהי זכאות. למה הם לא ברווחה האלמנות ויתומי צה"ל. למה הם לא נמצאים ברווחה? למה לא נותנים להם עזרה מהרווחה? גם אנחנו לא צריכים להיות ברווחה. יש להם חשש שתהיה ביקורת של העובדים

אתם הבאתם פה לוועדה את ראש מחלקת אומנה. כלומר, אם יבוא לפה עובד סוציאלי, אני פוחד שייקחו את הילד שלי לאומנה.

באופן אישי, אני הצלתי כמה כאלה. אם יש לי כלים בכיור, ייקחו את הילד שלי לאומנה. זאת החרדה. החרדה הזאת שווה חקיקה אחרת, שבאה ואומרת בוא נוריד את כל העובדים הסוציאליים. כי לפי מה שאתה מדבר, אסון יש פה. אתם שוב פעם נתלים על 5% הבעיות. אני מדבר כרגע לרוחב. אני אומר כרגע, אני מגיע מתחום ניהול. אני יודע דבר אחד איך יהיה אפשר לאגד את הכול את יודעת איך? קודם כל, שיידוע.

לוקחים אחריות מסויימת, מפה והלאה אפשר לבנות מסלול שזה לא עובד סוציאלי רגיל, שזה רק מישהו שבא

אנחנו פתחנו מסלול כזה. אוקיי. אז נפנה את כולם אליכם וגמרנו. את כל השולחן הזה... תודה רבה. זה יכול להיות בדיוק נציג של רשות מקומית. בביטחון הקהילתי. אני אגיד שבסוף קורה מצב שמגיעות גם אלמנות למשרד הרווחה,

בלי שום נימה של ביקורת, כי אין לכם תקצוב לזה. האלמנות מגיעות גם למשרד הרווחה, וגם למשרד החינוך, ואומרות - מי מכם לוקח אחריות, מי מכם מטפל בילד שלי? אחד מכם תטפלו, תעזרו לי. ולא מגיע כלום. אז התשובה היא שאין אף אחד שמטפל בילדים.

ואין קביעות לא - - - ואין קביעות ברווחה.

ברגע שיהיה אוטומטית. ברגע שקורה אסון, הם אוטומטית מקבלים במחשב איתות, משפחה זו וזו יש יתומים, נא לגשת.

אבל למדינת ישראל אין מושג מה קורה עם הילדים שלה באופן כללי,

מה פה באתי לייאש אותנו לגמרי. אבל למשרד המשפטים יש מושג, והוא סוגר את חשבון הבנק בשנייה שיש מוות במשפחה, ויש ילדים קטנים קטינים, משרד המשפטים סוגר את חשבון הבנק - איך זה קורה אוטומטית? אנחנו נשאל אותו. נעבור בבקשה למשרד החינוך. בבקשה, יוכי סימן טוב. תודה על הדיון. אני אגיד שאני באה לנושא מתוך מחויבות עמוקה מאוד וגם מחוויה אישית בגיל צעיר של אובדן, ואני יודעת כמה זה כואב. שאלת, חברת הכנסת מיכל, מה אנחנו זקוקים לעזרה. אני מאוד מסכימה לנושא של מודעות של מורים וצוותי חינוך לנושא הזה, ושיידעו איך לטפל בו. זה דורש תעצומות נפש. אני מחויבת לזה בעומק של ליבי, ואני יודעת לעשות את זה, כי אני אשת מקצוע. ואני אומרת שההבדלים גם בין אדם לאדם,

בתגובה. אני אתן דוגמה. אימא אחת שמחנכת קראה לה לשאול אחרי כחודש שהבן שלה נהרג, ויש לה תלמידה שהיא אחותו, מה שלומה, והיא רצתה להתעניין מה נשמע בבית. והיא אמרה לה לך יש בעיה, למה את קוראת לי? הילדה שלי כמו כל הילדים. בעוד שאימא אחרת תתלונן למה לא קראו לה, כי הילדה כל כך זקוקה. ואני מקבלת את שתיהן. אני כאשת מקצוע מקבלת את התגובה של שתיהן, אבל זה דורש ידע, הכלה, אימון ומשאבים כדי להשקיע בזה, בהבנה מה זה להיות אדם שאיבד מישהו. זה מחולק לשניים.

האם יש נוהל,

להגיע לשבעה או ללוויה, מה ששמענו שזה כיום נתון לרצון הטוב של המנהלים והמורים. ועוד שאלה. את מדברת על ההבנה, אבל שוב, מי שנמצא בפועל, בשטח עם הילדים,

את מדברת על הכלה ועל הבנה. האם משרד החינוך מוודא, קודם כול בודק, יודע לבקש את הנתונים האלה בכלל על ילדי ישראל שנמצאים תחתיו, תחת משמרתו בחלק משעות היממה?

יש נוהל למורים, למנהלים, להדרכה, הכשרה, איזשהו משהו כדי שלמורה יהיה את הכלים?

בארבעה ימי עיון עם מיטב המומחים בארץ לכל צוות המדריכים שלי בכל המחוזות ובכל המגזרים על הנושא הזה של אובדן אצל ילדים. אנחנו פתחנו השנה מיזם משותף עם עמותת "חמניות" לנושא של חונכות. אני מאוד מאמינה בנושא של חונכות. אני יודעת שיש כאלה שיגידו צריך דברים אחרים, זה בסדר. אבל יש הנחיות ברורות. יש לנו עקרונות לאיש טיפול המלווה תלמיד שחווה אובדן, כבר לפני מספר שנים הוצאנו אותם לאור. אז יגידו לי לא מכירים את זה.

אנחנו לקראת סיום חוזר מנכ"ל שעוסק בנושא של התמודדות עם אסון, וכולל את הליווי הארוך טווח. אבל אני רוצה להגיד שאני חושבת שנדרשים כן משאבים ייחודיים. כי אם נסמוך רק על המורה בכיתה שמטפל גם בילדים ה-ADHD וגם עם הילדים על רצף האוטיסטי, וגם על ילדים שיש להם בעיות בבית, וגם על הילדים עם דיכאון אני באמת חושבת שזה יהיה אות מתה בחוזר מנכ"ל, וזה לא התאפשר באמת בפועל. את צודקת שבאמת מוטל על משרד החינוך,

ועל אנשי מערכת החינוך הרבה מאוד עומס,

הילדים נמצאים אצלם רוב שעות היממה, אבל עדיין. האם כשילד מאבד הורה בגיל גן ששייך למערכת החינוך, ואחר כך הוא עולה לכיתה א' האם המורה שמקבלת אותו יודעת שהוא ילד שעבר שכול,

הוא עבר לחטיבת הביניים האם בית הספר יודע? האם מורה מחויב להגיע ללוויה או לשבעה? האם יש איזשהו נוהל כן של מעקב גם אם האימא לא רוצה, לבוא ולהסביר לה לא באמצע היום במקרה כדי שהיא תתהה למה פונים לבת שלה. אלא מההתחלה אנחנו כאן. אני כאן. אפשר לפנות אליי אם אתם רוצים, אם לא אז לא. יש גם דרך לעשות דברים. אני מוכנה לשלוח לך את מה שכתבנו. וכתבנו את זה גם עם ד"ר תמר אשכנזי ממשרד הבריאות שכתבה ספר על נושא של אובדן ושכול. אני חושבת שההנחיות הן מאוד טובות. העניין הוא שבאמת כדי ליישם אותן צריכים פניות נפשית, וצריכים משאב. אני לא אומרת שזה לא מיושם. אגב, אני לא אומרת שזה לא מיושם. אגב, אני לא חושבת שרק נוהל. את יודעת שבתקופת הקורונה, היו מורים שהייתי צריכה להגיד אסור לכם,

אתם לא תלכו ללוויה. הם רצו ללכת ללוויה למרות שיש סגר. ברוב רובם של המקרים, המורים הולכים בלי שיש, גם אם לא יגידו להם. הם מרגישים צורך ומרגישים חובה. אני ראיתי במו עיניי מורים. אני לא מזלזלת בהם, לא בנכונות ולא באיכפתיות של אנשי החינוך אפילו לא עוד רגע. אבל ברגע שזה לא חובה, הילדים נתונים לרצון הטוב. פה לא מדובר על רצון טוב, מדובר פה על חובה. אז האם משרד החינוך מייצר חובה בפעם ראשונה, ובפעם השנייה, האם יש איזושהי מערכת שמלווה את הילד מהרגע שהוא נכנס אליכם למערכת החינוך ועד שהוא יוצא ממנה? אחרי השבעה, אחרי השנה. התשובה היא שמעבר ליועצת ולפסיכולוגית שאתם מכירים את העומסים שיש עליהם, אין, וההבדלים הם מאוד גדולים. בוודאי יחד עם כל הדוברים פה, אני הייתי רוצה שיהיה יותר. באמת, אני חושבת שמגיע לילדים האלה יותר. בסוף השבוע נפגשנו אילן שריף ואני ממשרד הרווחה, עם אבא של דסי רבינוביץ, שהוא מקדם את הנושא של מודעות לאחים שכולים. זה כול כאב ענק שצריך לטפל בו. יש כל כך הרבה ילדים שזקוקים. כאחת שמכירה מה קורה במשרד הביטחון, אני חושבת שזה צריך להיות המודל. צריך להבין, ואני חושבת שאני לא צריכה להסביר את זה, לא לאנשי העמותות שמלווים את הילדים היתומים. אבל בכל גיל, זה פוגש את האדם מחדש. הוא צריך להתמודד עם האובדן בכל שלב בחיים שלו מחדש. כשיש לו אפשרות לבוא לאותו מקום, ולהגיד כרגע אני נמצא בשלב למשל, אם זה מישהו שאיבד מישהו בצבא, אני הולך לגייס ילד, ועכשיו אני מטולטל לגמרי. אני צריך עזרה כרגע, יתנו לו את העזרה, אני אומרת את זה מידיעה. אם אנחנו רוצים באמת לעשות מהלך רציני, אנחנו צריכים לאפשר סיוע משמעותי הן ברמה טיפולית, והן ברמות אחרות. חונכות, למשל, בעיניי היא דבר מדהים. ולכן אני מאוד תמכתי במיזם המשותף עם עמותת "חמניות" כרגע. וכל זה מעלה כל הזמן מודעות - - - חונכות זה ילד. זה תיכוניסטים שמלווים ילדים. זה ילדים שמלווים ילדים. אגב, החונכות של ליווי של נוער לא צריך לזלזל בה, במיוחד אם באה עם הדרכה מקצועית. זה דבר מדהים. יש ילד שזה הציל אותו.

או אחות או מישהו, אני בתור בחורה נלהבת, הכול טוב ויפה, שמאוד אהבה את הילד שליוויתי, גם הכוחות שלי,

בוודאי הידע והניסיון שלי על החיים הוא מאוד מצומצם ומאוד ספציפי. אי אפשר לזרוק את האחריות של עולם המבוגרים לילדים. זה הפתרון של מדינת ישראל לקחת את התיכוניסטים. אני חושבת שזה לא מספיק. אני חושבת שצריך גם טיפול מקצועי למי שצריך טיפולי צוות. כבר אמרו פה הילדות הכול כך מקסימות, שהן לא רצו להיות מתויגות. הרבה פעמים ילדים מסרבים לטיפול. ומי שצריך הדרכה כמו שאמרה הדס, או הנחיה, או הדרכה מקצועית, זה דווקא ההורה הנותר. כמישהי שחונכת והיה לה חונך, חשוב לי להבהיר את זה. חונך זה מדהים.

בין הדברים שהכי עזרו לי, שהיה לי את האח הגדול הזה, אבל זה לא תחליף. אי-אפשר להגיד, אוקיי. החונך פה, אז המורה לא צריך. זה לא תחליף. סליחה, פשוט כואב לי לשמוע.

המורים לא מסוגלים אז יש את החונך.

זה לא מה שאמרתי.

המורים, אני מאוד רוצה שבהכשרה שלהם ובמהלך ההשתלמויות שלהם תהיה עבודה על הנושאים האלה. אני מאוד תומכת בזה, בשביל זה אני פה. אני רק אומרת שאם לא יהיה לזה תכלול, ולא יהיה משאב ספציפי, כנראה שזה יהיה מאוד מוגבל, זה לא יהיה מספיק לצורך שעלה פה. נוכל לקבל את הנוהל הזה בבקשה, הנוהל שאת מדברת עליו. שישלחו לוועדה פשוט.

ההדרכה המקצועית, והתדריך המקצועי קיים כבר כמה שנים. חוזר מנכ"ל עוד לא יצא כחוזר, הוא עדיין בשלבים אחרונים של הכנה. הוא צריך לעבור לייעוץ המשפטי כרגע, אנחנו יכולים לשלוח אותו. נוכל לקבל את לוחות הזמנים שלכם, עד להוצאת אותו חוזר מנכ"ל. תודה רבה. בנימה זו, אנחנו נעבור למשרד האוצר. אפרופו סיבסוד, מימון ותקציבים. בבקשה, משרד האוצר. עכשיו אנחנו נשמע כמה משרד האוצר בתקציב האחרון נתן עבור הנושא הזה. אני אתייחס לכמה דברים, וגם לתקציב האחרון. חשוב להזכיר, ולא נראה לי שזה דובר פה בוועדה אלמנות ויתומים שזכאים לקצבת שאירים מהביטוח הלאומי, ויש להם הכנסות נמוכות, הם בעצם חוסים תחת השלמת הכנסה לקשישים, ולא לאנשים בגיל העבודה. במסגרת התקציב האחרון, הבאנו 1.5 מיליארד שקל, לטובת העלאת השלמת הכנסה לקשישים, ולכן, גם הקיצבה עבור האלמנות והילדים גדלה באופן משמעותי. אלמנה עם ילד אחד, עברה מקצבה של 5,445 ל-6,190 שקלים, ועם שני ילדים מ-6,396 עד ל-7,141. אלא לא סכומים שאנחנו ראינו כאן קודם. יש את קצבת השאירים הרגילה שזה מה שדיברנו בהתחלה. אבל אלמנה עם הכנסות נמוכות, היא זכאית גם להשלמת הכנסה. זה אומר שאלמנה בעצם למעשה לא יכולה להרוויח ולקבל קצבה של פחות מ-6,190 שקל היום. אם יש לה הכנסות גדולות היא תקבל - - - אם היא החליטה שחלק מהשיקום הנפשי שלה זה לצאת לעבודה? זה תלוי בהכנסות שלה. היא מקבלת קצבת שאירים, או שתקבל רק חצי מהסכום, זה תלוי בגובה ההכנסות ובקיזוזים. זה לגבי השלמת הכנסה. כלומר, אם היא תעז לשבור את תקרת הזכוכית, אנחנו נוריד אותה למטה כדי שהיא לעולם לא - - היא לא יכולה להרוויח פחות מזה. זה לא בגלל שהיא תעבוד, היא תרוויח פחות, ההכנסה שלה תעלה. אבל היא לא תקבל את מלוא קצבת השלמת הכנסה. כלומר, לא שווה לה לצאת לעבודה. אבל ההכנסות שלה יגדלו אם היא תצא לעבודה. וגם איזה עבודה. אתה לוקח לה מהצד השני. קודם כל, יש סכום שאני לא מקזז. זה תלוי אם זה הכנסות מעבודה, או הכנסות מהפנסיה של המנוח. אבל בגדול, יש סכום שאני מתעלם ממנו. אם היא מרוויחה בערך 2,500 שקלים, אני לא מקזז לה שום דבר מהקיצבה. אם היא מרוויחה אחרי זה, אני מקזז לה כ-60% מהקיצבה.

אם אלמנה מעיזה לעמוד על הרגליים, ולהיות מסוגלת לכלכל את עצמה ואת המשפחה שלה, המדינה תעשה הכול כדי להוריד אותה חזרה על הברכיים, ולספר עד כמה היא תורמת לאלמנות והיתומים בישראל. אני כבר אמרתי - זה לא חלם,

אפשר לשנות את הקונספט.

במהלך דיוני התקציב בוועדות, אז הגיעה בקשה משר הרווחה והמוסד לביטוח לאומי להגדיל את הקיצבה ליתומי אלימות במשפחה. בעצם, מה שראינו עכשיו שהמ.מ.מ. הציג שזה היה 4,748 שקלים, זה הפך ל-6,331. משני ילדים 6,331 ל-8,441 שקלים, וגם לשלושה וארבעה ילדים. זה גידול שני שנעשה בתקציב עכשיו, שזה גם בנוסף לקצבת השאירים הרגילה, זה לא במקום. חשוב להדגיש את זה. חוץ מזה, יש את עניין הפנסיה, שבעצם כל בן-אדם שמפריש לפנסיה, חלק מהחיסכון הפנסיוני שלו זה גם ביטוח שארים שלא מתקזז מהקצבה, זה תלוי במסלול הפנסיוני, וזה תלוי בשכר שלו. בגדול, זה סכום כסף שמגיע לאלמנה וליתום בנוסף לקצבת השאירים, וחשוב לזכור את זה. אלא אם כן הוא היה עצמאי, ואז כל המשפחה אכלה אותה. יש ביטוחי חיים גם. אני מזמינה אותך לבדוק את העצמאים והעצמאיות בישראל באופן כללי,

בוא ניכנס למשפחות שלהם במידה וקורה להם משהו

אני לא מכיר את נושא העצמאים יותר מדיי. מצטער שאני לא יכול להגיב לזה.

ככל שתוצג לנו תוכנית עם אחד המשרדים שעכשיו פה בדיון המאוד חשוב והראוי הזה, אנחנו נשמח לבחון אותה ואת המקורות התקציביים. נשמח לענות לכל שאלות.

כל הסיפור של רצח במשפחה הוא מזעזע והוא צריך טיפול מיוחד, וצריך להקדיש לו את מירב תשומת הלב באמת ובתמים. אבל בסוף אנחנו חייבים להסתכל על המאסות. זה סרטן, זה מחלות, אין פה הסתכלות של המאסות. אובדנות מקום שלישי במדינת ישראל.

אין תוכנית, ואין הסתכלות, וזה מייתר בדיוק את רוב המורכבות שילדים יתומים, ממתינים גם לסניפים של "חמניות", הם מחכים לסיוע מהרווחה או מהחינוך כי אין להם, והם המאסה בסוף הקריטי. ואנחנו גם צריכים לזכור, מה שאמרת מיכל לדניאל, בסופו של דבר, גם אישה שעובדת ומקבלת קיצבת שאירים, לא יכולה לממן לבדה את ההוצאות הנורמליות של משפחה, כי זה לא מספיק. אני מסכימה איתך. אני כן מבקשת שתבחנו איך אתם לא עושים לאלמנות ולאלמנים תקרת זכוכית מיותרת. איך מסירים את תקרת הזכוכית הזו, כי ברגע שהם יוצאים לעבודה, והם מתחילים להרוויח קצת יותר, ובינינו כשיש לך ילדים קטנים אני אימא לשני קטנטנים. אני עם בן זוגי מג'נגלים מפה עד הודעה חדשה. להיות הורה יחידני, אלמן או אלמנה לילדים קטנים ולהצליח לצאת לעבודה איכשהו, ולנסות להתפרנס בכבוד אם איכשהו שיחק המזל ואותו אדם באמת מצליח להתגבר על זה, יש לו תמיכה משפחתית, והוא יוצא לעבודה תסירו את תקרת הזכוכית הכול כך מיותרת וקטנונית הזאת.

ברמת מדינה, לא מדובר בכזאת מאסה גדולה של אנשים. זה כזה קטנוני, אין לי מילה אחרת. זה סתם. זה כאילו אני מנסה להשתקם ודווקא. באמת. זה מיותר. אני מבינה את המדינה שבאה ואומרת רגע, בן אדם עומד על רגליים, אני כבר לא צריכה לממן. כבר קיבלתם את ההחלטה. כבר הייתם שם. אתם כבר מבינים את הצורך, לפחות תעלו אותה למעלה קצת שהאדם יצליח לנשום,

ולא לפחד שלא ייקחו לו מהצדדים. ויותר מזה, מאחר ולא הרווחה ולא האוצר יודעים מהי סביבת התמיכה המשפחתית,

יכול להיות שיש סבא,

אחיות שנמצאים ברקע ויכולים לסייע לאותו אדם לצאת לעבודה, ואז הוא גם פחות מוציא על שמירה על ילדים, על חוגים. יש לו סביבה תומכת,

אין לכם תשובה על זה, כי אף אחד לא בודק את זה. זה יכול להיות בן-אדם שחייב לשלם למטפלת,

מטפלות עולות המון כסף היום. מראש ההוצאות של אותה אלמנה או אלמן הן גבוהות בהרבה מאשר אלמן או אלמנה אחרת. רמת ההוצאות היא לא אותה רמת הוצאות, ואתם בוחנים את רמת ההכנסות. לכן יש בזה משהו שהוא לא הוגן. מאחר ואין לכם את הדרך לוודא את זה, את רמת ההוצאות המשפחתיות, אני חושבת שהמדינה יכולה להרשות לעצמה להעלות את תקרת הזכוכית הזאת ולתת לאדם לנשום.

אלמנים ואלמנות צעירים, למה שלא יקבלו נקודות זיכוי על העזרה הזאת של הבייבי-סיטר, של המעונות, של כל הדברים האלה שאין להם מישהו אחר. זה בחלק מהבחינה שאנחנו ביקשנו שהם יעשו, הכול זה תכלול של זה. אני רוצה לחזור למשרד המשפטים, כי העליתם כאן שאלה שהיא מאוד חשובה. אני מייעוץ וחקיקה, ציבורי חוקתי. אני רק רוצה לציין שהשאלה מה עושים. אנחנו צריכים קצת שיכוון אותנו חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק על מה מדובר, כי אנחנו לא מכירים את הנושא. אם אפשר. וברשותכם, אני רוצה להתייחס אחר כך למה שחברת הכנסת שטרית אמרה על היחס להמלצות דוח הצוות הבין-משרדי. האפוטרופוס הכללי, הוא הגוף במדינת ישראל שבהגדרתו, תפקידו לשמש לאביהם של יתומים. התפקיד הזה מתחיל, ובמקום לקחת אחריות כמשרד משפטים להוביל ולרכז את כל הנושא הזה, התפקיד הזה מתחיל בדבר אחד קודם כל אימא שהתאלמנה ורוצה לעבור דירה. הנכס היחיד שיש לה זו הדירה שבו היא גרה, היא לא יכולה לעבור, היא לא יכולה למכור דירה, כי האפוטרופוס הכללי במקום להיות זה שבא ומגן על אותם יתומים, הוא שם מקלות בגלגלים. אבל באופן עקרוני, האפוטרופוס הכללי, היה צריך להיות הגורם שמרכז את כל הנושא של היתומים בישראל. אני לא מהאפוטרופוס הכללי, אני לא

אני מציעה שפשוט יושב ראש הוועדה בסיכום שלך, תכתבי את הדברים בכתב, ונפנה את זה לאפוטרופוס הכללי, והם יתנו התייחסות ויבחנו את הדברים. אנחנו נקיים דיון ספציפי על כל הנושא הזה של האפוטרופוס הכללי, אני חושבת שזה יהיה הדבר הנכון ביותר. אם אפשר להשלים נקודה אחת ביחס להמלצות, כי מאוד עניין את חברת הכנסת שטרית מה נעשה איתם. אז נמסר לי מהאפוטרופוס הכללי שבשנת 2020, ו-2021, המדינה מימנה את האפוטרופסות המקצועית לכלל הקטינים שיש להם אפוטרופוס מקצועי. בשלב הזה, הם יושבים על מודל עם משרד הרווחה להגדיר בעצם מה תכלול אפוטרופסות מקצועית לקטינים. ואחר כך יהיה כמובן שלב של תמחור המודל. בעצם היום אין איזשהו סטנדרט לגבי האפוטרופסות המקצועי בהיבט הזה. כמו שאמרתי, ביחס לשאלות שקשורות לאפוטרופוס הכללי, נעביר והם יבחנו והתייחסו. לכן יש בעיה שיוגדר מעמד בחוק לילד יתום. אתם מוכנים להוביל את החקיקה בתחום הזה? שילד יתום יהיה לו מעמד. המשפחה היא משפחת יתומים - - - אני לא יכולה לענות כרגע על שאלה כזאת. אני מציעה שכול ההצעות וההמלצות השונות שיש, יעברו אלינו בכתב ונבחן את הדברים. בין אם נישואין חד-מיניים, הצטרכו להגדיר אותו, לגבי האפוטרופסות, מגישים בקשה לבית המשפט ומאשרים, אין שום בעיה. בבקשה, לשכת עורכי הדין. ראשית, הוועדה לזכויות הילד ולשכת עורכי הדין, מברכת על היוזמה ועל הוועדה החשובה הזו. באנו לכאן מתוך מחויבות, ואנחנו באים לכאן ביראת כבוד ובהערכה רבה. בגלל שהזמן קצר, אני רוצה להתחיל דווקא ממה שדניאל דיברה. אי אפשר להישאר אדישה למה שדניאל אמרה. רק רציתי לחבק אותה. אבל חייבים ללמוד משהו ממה שהיא אמרה.

זה עכשיו. כאן ומיד לאלתר הנחיה כללית של משרד החינוך, זה היה צריך לצאת אתמול לכל בתי הספר. המנהלת צריכה לבצע רישום והנחיה לכל המורים בכל מוסד שאיפה שיש ילד יתום בכיתה מסוימת, צריך שיהיה מידע עליו. לא צריך שיהיה מצב שהמורה תגיד לדניאל את עוזרת לאימא שלך, תישאלו שאלה כזו. אסור שזה יהיה. זו טעות חסרת רגישות, אסור שזה יהיה, האחריות היא עלינו. דבר נוסף. בכל מה שקשור ליתומים, אנחנו באים כאן עם הרבה מאוד רגישות לנושא והרבה מאוד אחריות. אבל לקטלג ילד יתום, זה כמו לקטלג ילד שבא מהורים שהם לא נשואים. ילד שבא מהורים חד-מיניים. או אימא חד הורית שעשתה לבד ילד... יש לו זכויות. הקטלוג הזה, צריך לחשוב עליו. צריך לבצע שיקול מחדש עליו. מה שלנו חשוב בדבר הראשון, להקים מנגנון שיהיה תחת חסות האפוטרופוס הכללי, או מנגנון אחר. אבל בדומה לילדי אומנה שיש שם מפקח, צריך שיהיה מפקח על ילדים יתומים. צריך לדאוג להם מא' עד ת'. הילדים האלה הם ילדים של כולנו. צריך לדאוג לא רק לדברים אקוטיים עכשיו, אלא גם לרווחה. לא יכול להיות שילד שחי בסביבה טובה, ובית עם אימא ואבא, ויוצא לנופש, ויוצא לחו"ל, ואנחנו כמדינה לא נדאג לילד יתום שאין לו נופש, או אין לו חיי חברה, או אין לו חוגי העשרה. גם הדברים האלה צריכים להיות מטופלים.

לטיפולים כמו שכאן נאמר, ההצעה היא מאוד נכונה. אי אפשר לתפור חליפה אחידה וזהה לכל הילדים. יש ילדים שחייבים נוכחות משרד הרווחה, ואני אדגיש. יש ילדים שצריכים טיפול פסיכולוגי. יש ילדים שצריכים ייעוץ נלווה. צריך שיהיה ריכוז בידי המפקח, ולנתב את הטיפול לכל ילד לפי הצרכים שלו. אני רוצה להאיר כמה נקודות על מקרים שבאו לטיפולי. על ילדה יתומה באירוע מאוד טרגי, ולא מדובר על משפחה שאין לה יכולת כלכלית. האבא פשוט עקר למדינה אחרת

אבל הוא החליט שהוא מנתק את הקשר בין העשבים שגידלו את הילדה היתומה הזו, לבין הילדה, לבין הנכדה. יותר מזה, הובא לידיעתי ששם בחו"ל, הוא מבקש מהילדה להציג את האישה השנייה שלו כאימא שלה. לי זה מאוד צרם. אני חייבת לומר את המדינה בארצות הברית. אם המקרה הזה היה קורה בישראל, אין ספק שהייתי משיגה בבית משפט בישראל זמני שהות ושמירה על קשר בין הסבים השכולים לבין היתומה, כי יש לנו חוק שמגן.

מסתבר שעם כל הכבוד, בארצות הברית לא מתקדמים כמונו, אין כחוק דומה, ואין יכולת להגן. יש רק אופציה להמלצה להיות בקשר על הילדה הזו. אני חושבת שכאן מדינת ישראל צריכה לחשוב גם צעד קדימה מה קורה עם היתום, עובר, מעתיק את מקום מגוריו למקום אחר, צריך להרחיב את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שמגן על זכויות קשר עם הסבים והסבתות. גם מה שקורה בבית. אני נתתי דוגמה למשפחה שאין לה שום בעיות סוציו-אקונומיות וכו'. לומר לילדה, תמסרי בבית הספר שפלונית היא אימא שלך, אני חושבת שזה להרוס לה את כתר החיים שלה. זה לא קרה בישראל, אני לא יכולה להתייחס לזה. הילדה ישראלית. אני נותנת דוגמה, זה יכול לקרות גם בישראל. מה שניסיתי לומר, שצריך לבדוק גם את הדינמיקה בתוך המשפחה - איך ההורה שנותר בחיים, איך הוא מטפל בכל העניין, כי צריך להקשיב גם ליתום. מה שלנו חשוב תקציב,

היתומים הם ילדי המשפחה, הם הילדים של כולנו, ולזה אנחנו באים לדאוג תודה רבה. את מציעה את זה דרך האפוטרופוס הכללי? צריך שיהיה שיתוף פעולה גם עם האפוטרופוס הכללי וגם עם הרווחה, כי יש מקרים שכן מחויבים עם מעורבות של משרד הרווחה, יש הרבה מקרים שלא צריכים להיות תלוי, כל מקרה לגופו. זה לזה, הבית לאלמנות ויתומים. נמצאים בזום. על אף החשיבות הרבה והמשמעות של ועדה כזאת,

אני משמש כמנהל של ארגון "זה לזה" הבית של אלמנות ויתומים. ארגון שקיים כבר קרוב ל-30 שנה, בעצם, זו מטרת הארגון להפוך לבית. להיות אלה שמלווים, שעוטפים, שנמצאים יחד עם המשפחות בשעתן הקשה, גם מה שנקרא בזמן המשבר, בזמן האובדן, בזמן השכול, וכמובן, בהמשך, מה שנקרא כשהדלת נסגרת, בעצם ההתמודדות מתחילה דווקא אז, כשאלה שמסביב פחות נמצאים ביום ביום, וכאן הקושי והאתגרים מתחילים. זמננו תם. סליחה שאני קוטעת אותך. יש לך איזשהו משהו להוסיף לדיון מעבר לספר על הארגון עצמו שעושה עבודה מבורכת. רק אני צריכה את השורה התחתונה. אני אסיים במשפט אחד שכאן דיברו עליו שוב ושוב מיצוי זכויות שנאמר כאן. לפעמים המשפט נשמע כמו מה שנקרא ניתן לו את המקסימום. אני הייתי קורא לזה בסיס של זכויות.

לא רק שהוא מצב הפרימיום, מצב שמוסיף, משפר, משדרג, מה שנקרא מצ'פר במובן הזה. אלא פשוט לתת את מה שהם צריכים ואת מה שמגיע להם כי הם זקוקים לזה. זו לא תוספת, וזה לא משהו שהם יכולים לבוא ולומר כולם זקוקים, או שאנחנו פחות צריכים את זה הדברים האלה הם דברים שהם זקוקים להם. ובאמת, כל הדיון לבוא ולהקל איך להנגיש את זה, איך שיקבלו בצורה הטובה ביותר. בצורה הקלה ביותר, בלי להיכנס לאיזושהי קטגוריה של סוציו-אקונומי, או רווחה - אלא על זכאות, אלה שעברו בהתמודדות את האובדן ואת השכול, והם זקוקים לזה בצורה מיוחדת. לכן הייתי שוב אומר, לא מיצוי זכויות במובן של מקסימום, אלא בסיס של זכויות שהם זקוקים לכך כל כך, זה מה שאנחנו פוגשים ביום יום. אני מודה לוועדה הזאת, היא משמעותית מאוד. וכארגון שמלווה אלפי אלמנות, ולמעלה מעשרת אלפים יתומים ויתומות, הוא משמעותי מאוד. אני באמת בתקווה שתצא הבשורה מכאן לבוא ולהקל עליהם בכל המובנים, כי כל דבר שיבוא ויקל,

זה כמו גלגל שיניים שבעצם משפיע על כל המשפחה, הילדים, המעטפת והקהילה. תודה על העבודה המאוד מבורכת שהארגון שלך עושה. אני רוצה לסכם את הדיון בוועדה, ואנחנו עוד נעשה דיוני המשך בנושא הזה. מסקנות הוועדה: הוועדה קובעת שהטיפול בילדים יתומים כמו שאר הנושאים הקשורים בילדים, נופל בין הכיסאות, בין משרדי הממשלה השונים.

קוראת להקמת גוף אחד מתכלל לטיפול בילדי ישראל. מאחר ולאלה אין אימא ואבא ללא קשר אם הם יתומים או לא. הוועדה קובעת שיש לתת סיוע גם להורה הנותר על מנת שיוכל להיות עוגן לילדים היתומים למשרד האוצר ולמשרד הרווחה והחינוך. הוועדה קוראת להקים שולחן בין-משרדי בראשות משרד הרווחה והביטחון החברתי לתכלול הטיפול בנושא הילדים היתומים, ולהסדרת סוגיות העברת מידע בין הגופים השונים בנוגע לילדים האלה למשרד האוצר, משרד הרווחה והביטחון החברתי. הוועדה קובעת שסכום קצבת השאירים שמקבלים היתומים מהמוסד לביטוח לאומי, נמוך מאוד בכל קנה מידה. הוועדה קובעת שפער בגובה הקצבאות בין יתומים מקבלים קצבת שאירים לבין קצבת נפגעי פעולות איבה, ובין קצבת יתום, כוחות הביטחון - הוא בלתי נסבל, וקוראת להעלאת סכום קצבת השאירים. העובדה שקצבת הכנסה מקוזזת אם האלמן או האלמנה משתכרים מהעבודה, מקוממת ולא נותנת למשפחה אפשרות להתפרנס בכבוד. למשרד החינוך הועדה קוראת לקדם את כתיבת חוזר המנכ"ל שיקבע ויעגן את זכותה ודרך התנהלותו מול תלמיד או תלמידה יתומים בנפרד לחוזר מנכ"ל העוסק ביתום בעקבות אסון. אני רוצה את לוחות הזמנים.

לא רק שזה עובר ללשכה המשפטית עכשיו,

דברו איתנו תאריכים. הוועדה קוראת להכניס לתוכנית הלימודים של הסטודנטים להוראה מודל בנושא התמודדות עם תלמיד שחווה שכול. למשרד הרווחה והביטחון החברתי, הוועדה קוראת לקבוע כי חובה ביקור של רשויות הרווחה במצב של התייתמות מכל סוג. לביטוח הלאומי כל נושא מיצוי הזכויות. הוועדה מבקשת נתונים לפי הפירוט הבא: כמה מהיתומים פנו למוסד לביטוח לאומי לאחר המועד המיועד,

12 חודשים מפטירת ההורה. מספר הפניות היזומות של המוסד למשפחות עצמן שבהן לא מוחזרת התביעה לתשלום הגמלה,

המשפחה כבר קיבלה את הטופס, ומשום מה, הטופס לא חזר. כבר הטופסיאדה כבר נעשתה, והמוסד לביטוח לאומי לא קיבל בחזרה. לעמותת "חמניות", הוועדה מבקשת לקבל אל שולחנה את דו"ח היתמות מטעם העמותה. למשרד המשפטים הוועדה תקיים דיון בנפרד בנושא האפוטרופוס ליתומים. זה נושא שעושה רושם שחוזר על עצמו.

גם בפגישות שלי במשרד, והוא נושא שחוזר על עצמו מפעם לפעם, והגיע הזמן לקיים על זה דיון. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

בשעה 13:05.